אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת.

ג' באדר תשפ"א, 15 בפברואר 2021. על סדר היום: תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א-2021, בדבר אבטחת מטענים: 1. תקנה 4 (הוספת תקנה 183ג - לעניין מועד החובה לעבור השתלמות); 2. תקנה 6 (תיקון התוספת השישית - לעניין אישור שר המשפטים להתקנת התקנה); 3. תקנה 7 (תחילה ותחולה תיקון מועדי התחילה). מאחר שעבר הרבה זמן הייתי צריך שיזכירו לי. היה דיון, בקשה לדיון מחדש, מה שנקרא רוויזיה.

אנחנו נצביע קודם כול על הרוויזיה כדי שתהיה לנו בכלל אפשרות לדון באישור התקנות. אני מביא את הרוויזיה להצבעה.

אישור הרוויזיה?

הרוויזיה אושרה והדיון נפתח. משרד התחבורה, תאמרו לנו מה כתב הסתרים בתקנות האלה. סמנכ"ל בכיר תנועה, אבנר פלור, משרד התחבורה. אני רק אציג שמדובר בתקנות המתייחסות לריתום המטענים, אופי ריתום המטענים,

ביצוע השתלמות לנהגים לריתום מטענים, התקנים שמחויבים להיות ברכב עצמו ואופן הריתום על גבי הרכב, בהתאם לסוג המטען. אנחנו במהלך החודשים האחרונים גם ישבנו עם משרד העבודה לאופן ביצוע ההשתלמויות. היות וכל התהליך עד שהגענו לכאן בפעם הזאת נמשך זמן, וגם בצל הקורונה, אנחנו מבקשים, במקום שזה יתחיל ב-1 במארס ביצוע ההשתלמויות וחובת ההשתלמות בתיאום עם משרד העבודה ומועצת המובילים אנחנו מבקשים שזה יתחיל ב-1 ביולי מכיוון שמדובר כאן בנושא חשוב שחייב להיות פרונטלי ולא בזום כי אלה נהגים וכל התהליך עצמו.

אנחנו נקריא את התקנות, נפתח את זה לדיון, להערות. כבר פוגשים מנהלי חברות ונהגי משאיות, כועסים עליי על הטכוגרף הדיגיטלי, אמרתי להם: כל דבר מתחיל קצת בכעס ולאחר מכן מודים ומברכים, אנשים לא אוהבים דברים חדשים אבל לאחר זמן מתרגלים. פגשתי בצמתים כמה נהגי משאיות, מסתבר שאנשים עוקבים אחרי דיוני הוועדה ויודעים מה קורה פה בכנסת. נתחיל, בבקשה. אני מבקשת לומר איזושהי הבהרה. אני אזכיר שהוועדה דנה ואישרה את התקנות ב-25 באוקטובר 2020. כרגע, מה שמונח על שולחן הוועדה לדיון הן רק ההוראות שיושב-ראש הוועדה הקריא, שהן: תקנה 183ג(א) לעניין המועד, תקנה 6 שעניינה הנקודות. לתקנה הזו נדרשה הסכמת שר המשפטים, והסכמת שר המשפטים לא הונחה בפני חברי הוועדה בדיון הקודם ולכן אנחנו הולכים כאן לחומרה ואנחנו מבקשים מהוועדה לאשר בשנית את תקנה 6, ותקנה 7, גם לגבי המועדים שנקבעו בה לגבי מועדי התחילה. אלה הנושאים היחידים שניתן לקיים בהם דיון כרגע.

עורך דין דוד טמיר, יועץ משפטי בפועל, משרד התחבורה. אני אעבור על ההקראה. בפתיח לתקנות, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13, אנחנו מבקשים להוסיף את סעיף 69א. התוספת היא 69א, שזה סעיף ההסכמה של שר המשפטים לנושא של ניקוד החובה. אנחנו רוצים להוסיף: לעניין תקנה 6 בהסכמת שר המשפטים, שכפי שהציגה היועצת המשפטית לוועדה, בעצם נתקבלה לאחר הדיון שקיימנו ב-25 באוקטובר, ולכן אנחנו פה.

כן.

הוא לא יקריא הכול? את הפתיח. התיקון הוא תיקון למעשה טכני בפתיח, שקובע שהתקנות האלה נדרשות גם את אישור שר המשפטים. זה התיקון היחיד שהוא הקריא, שזה בעקוב אחר שינויים בנוסח. תקנה 1 ו-2, לא צריך להקריא, וגם 3. התיקון הבא הוא בתקנה 4. בתקנה 4, "אחרי תקנה 183ב לתקנות העיקריות" אנחנו מתקנים בתקנה 183ג רבתי, סעיף קטן (א), את התאריך. במקום התאריך הקיים יירשם: "עד יום ב' בתמוז התשפ"ב, 1 ביולי 2022". מה החובה? להקריא את כל התקנה? תסביר את החובה. התחלת להסביר, תסביר ואחר כך תקריא. אנחנו אומרים שהתקנה עצמה מדברת על החובה בעצם בביצוע השתלמות מקצועית שאנחנו קובעים אותה במסגרת תיקון זה, כאשר החובה הזאת צריכה להתקיים עד ל-1 ביולי 2022, במקום ה-1 במארס 2022 שהיה קבוע בנוסח הקודם. ההארכה או דחיית מועד התחילה נגרמה כתוצאה ממה שהסביר סמנכ"ל בכיר תנועה אצלנו קודם, העבודה שלנו מול משרד העבודה והרצון לבצע את ההשתלמות באופן פרונטלי ולא באמצעים דיגיטליים. בתקווה שזה יתאפשר.

תצטרכו לבוא עוד פעם לשנות תאריך? כן. נקריא, מרב? הוא הקריא את התיקון. זה רק המועד הספציפי. התיקון הבא שאנחנו מבקשים וכפי שהסבירה היועצת המשפטית לוועדה, למען הסר ספק, אני אקריא מחדש את תקנה 6. תקנה 6 מתקנת את התוספת השישית לתקנות התעבורה וקובעת ניקוד חובה על העבירות שנקבעו בתיקון הזה, אני מקריא את זה מחדש מכיוון שקביעת ניקוד חובה מחייבת הסכמת שר המשפטים. לאחר שקיבלנו אותו אני מקריא את זה מחדש: "תיקון התוספת השישית 6. בתוספת השישית לתקנות העיקריות תחת הכותרת "6 נקודות" במקום פרט 18 יבוא: מס' סעיף מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה "17ב 85(א)(4), 85(א1) הובלת מטען שאינו מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן אבטחת מטענים, הובלת מטען ברכב מסוג 3N על ידי נהג שלא עבר השתלמות מקצועית בנושא יישום תקן אבטחת מטענים." 18 86 הובלת מטען בתפזורת לא מכוסה או מכוסה בכיסוי שאינו מקיים את דרישות פרק ד' לתקן אבטחת מטענים." " התקנה הבאה שאנחנו מבקשים לתקן זו תקנה 7 של תחולה ותחילה. אנחנו דוחים את כל תאריכי התחילה שנקבעו בתיקון זה בעצם בארבעה חודשים קדימה, ואני אקריא כרגע את הנוסח המתוקן: "תחילה ותחולה 7. (א)תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 183ג ו-364ט לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות 4 ו-5 לתקנות אלה, ביום ב' בתמוז התשפ"ב (1 ביולי 2022). (ב)תחילתה של תקנה 183ג לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה, ביום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021). (ג)תחילתה של תקנה 364ט לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה, ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) והיא לא תחול על רכב מסוג 1O ו- 2O שנרשם לראשונה לפני המועד האמור." ענבל סופרו, איגוד עובדי התחבורה. בבקשה. בוקר טוב לכולם. אני ערה לגבי ההערות המקדמיות שהעירה הגברת שנמצאת לימינך - - היועצת המשפטית של הוועדה. - - אבל אנחנו כן היינו רוצים להסב את תשומת ליבה של הוועדה למספר דברים שאנחנו כן רוצים וחשוב לנו שתיקחו בחשבון לפני שהתקנות האלה מאושרות.

בשינויים שמדוברים, בתיקון תקנה 85. 2. כתוב שהתקן הזה, תקן ישראלי 6395, הועמד לעיון הציבור גם באגף לרכב שירותי תחזוקה במשרד וגם באתר האינטרנט של מכון התקנים. אני באופן אישי לא מצאתי אותו, לא באגף הרכב, ובמכון התקנים אני נדרשת לשלם סכום של 370 שקלים על מנת שאוכל לקבל אותו כדי לעיין בו ולבדוק במה מדובר. לעניינים נוספים, אנחנו חושבים מאוד שיש פה הזדמנות לנסות קודם כול להפחית מהכתפיים של הנהגים את האחריות ששוב פעם מוטלת עליהם. ההשתלמות הזאת והאחריות שתילווה אליה, גם אחרי שהם יעברו את ההשתלמות, האחריות שתועמס על הכתפיים שלהם כאלה שאחראים לכל מה שקשור בנהיגת המשא שלהם, זה משהו שצריך לעצור אותו בנקודות מסוימות. על מי את רוצה שנשית את זה? מי שצריך לקבל את האחריות זה גם המעסיק וגם בעל המפעל או בעל הסחורה, לצורך העניין. והנהג, בכלל לא. לא, אנחנו לא אמרנו שהנהג לא. זה מה שהשתמע.

מה תמונת האיזון? היית רוצה שנהג יעלה לנהוג משא כבד בלי שהוא עבר השתלמות?

חס וחלילה. זה לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו רוצים קודם כול שהפרטים לגבי ההשתלמות יהיו ברורים יותר,

דבר שני, עולה מהתקנות, אנחנו לא יודעים אם המחוקק מתכוון לזה אבל ככל שלזה הוא מתכוון צריך להבהיר את הנקודה הזאת כי מה שאנחנו מבינים זה שככל שנהג לא עבר השתלמות אז יכול להיות שהוא פועל בניגוד לרישיון שהותר לו. כן, יכול להיות שכן. את יודעת שאנחנו דנים עכשיו בגלל הקורונה בסוגיית תעופה, ואת יודעת שטייסים שלא טסו מספר ימים שקבועים, צריכים לעבור רישוי מחדש.

אין שום סיבה. אני חושב שכל הדברים האלה הם טובת הנהג. זה בסוף בסוף לטובת הנהג, אבל למה שאני אענה, אני אתן למשרד התחבורה להתייחס להערות שלך.

גם לגבי האגרה שנדרשים לשלם.

לגבי הנושא של אגף הרכב, אני אשמח לקבל איפה היא הייתה ומי אמר את מה שאמר כי זה אמור להיות באגף הרכב ושיראו את התקן. זה כתוב בתקנות שהוצגו כחומר רקע לוועדה. איפה זה הוצג? בעמוד הראשון, בסעיף שמדבר על תיקון תקנה 85. 2(1)(א): "בפסקה (4), בסופה יבוא..."המטען מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 6395 חלק 1 -... כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו הועמד לעיון הציבור באגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד וכן באתר האינטרנט של מכון התקנים." אני גם הבוקר ניסיתי שוב פעם לבדוק את זה, נכנסתי גם למכון התקנים ואני נדרשת לשלם סכום של 370 שקלים כדי שאני אוכל לקבל עותק שלו. באגף הרכב נדרשת?

זה מה שאני שואל. איפה באגף הרכב? באגף הרכב, במנוע החיפוש חיפשתי את התקן כדי לקרוא אותו וכדי לקבל עותק שלו, ולא מצאתי. אבל כתוב: לעיון באגף הרכב בתל אביב, לא באתר אינטרנט של אגף הרכב. דיברנו על זה בפעם שעברה. נראה לך סביר שבעידן הטכנולוגי אנחנו צריכים? דיברנו על זה בדיון הקודם. כבוד היושב-ראש, ראשית, מה שהתפתח מאז הדיון שבו אנחנו אישרנו את התקנות האלה זה שבמסגרת תיקון אחר והסדר שהגיעו עם מכון התקנים, ברגע שהתקנות יאושרו וייכנסו לספר החוקים, מכון התקנים יוכל להעלות את התקן באתר לצפייה. ככה סוכם. וזה יהיה תחת לשונית של מכון התקנים. ללא צורך בתשלום. זה אני אומר על בסיס תיקון תקנות אחר שעשינו, שבעצם תקנים שנכנסים לספר החוקים, מכון התקנים מציג אותם באתר שלו לצפייה ללא תשלום. במקרה הזה אנחנו לא וידאנו את זה איתו לפני השידור אבל אני אומר את זה בהתבסס על דברים שנאמרו ביחס לתיקון אחר, על בסיס פשרה שהתקבלה לאחרונה בנושא. הוא נמצא איתנו, אנחנו נשאל אותו. אני אציין ואומר שאנחנו שנים דנים כאן על העניין הזה של הצגת התקנים לציבור. יש פה ממד של זכויות יוצרים ולכן גם מכון התקנים גובה תשלום בעבור צפייה בתקן. לכן אנחנו גם דרשנו שיהיה עותק שיועמד לעיון הציבור ללא תשלום לציבור הנהגים, בעצם לכל מי שמעוניין לצפות בתקן ואני מברכת על זה שבאמת תצליחו להעלות את זה לאתר של מכון התקנים לצפייה ללא תשלום, זה מבורך. אני אומר בצורה חד-משמעית. אם המדינה קבעה שמכון התקנים יקבע את התקינה שלו, שתרכוש את זה ממנו כי אלה תקנות שאנחנו משיתים על הציבור. אבל זה במימון המדינה, כלומר אנחנו שילמנו על זה. זה במימון המדינה, והם דורשים אגרה.

זה התהליך. אנחנו מימנו את זה. והם דורשים אגרה על זה.

וזה נראה סביר?

אבל - - - אם אתה אומר שכבר הגעתם להסכמה, אנחנו נשמע את מכון התקנים. מכון התקנים איתנו? אורן, ראש ענף רכב וחלפים. שמעת את הדיון. אנא התייחסותך. שמעתי את הדיון. לגבי הנושא של התקנים, מה שאנחנו מציגים באתר שלנו זה את התקנים הרשמיים. פה לא מדובר בתקן רשמי ולכן הוא לא מוצג. אני במקביל כבר מברר אצלנו ביחידת הדוברות מה אנחנו יכולים לעשות לגבי הסוגיה הזאת. אני אומר לך בצורה חד-משמעית, זה לא ייפול בין לבין. אם אני כמחוקק משית חובה לפעול לפי תקן מסוים, צריך ליידע את הצרכנים. אני מבין זכויות יוצרים, זכויות יוצרים אני לא יכול לבוא בטענות למכון התקנים. אם המדינה שילמה על כך, אנא תתכבדו, תעשו את העבודה שלכם. שימו את זה באתר שלכם, למה זה צריך להיות באתר שלהם? אם אתם רכשתם והזמנתם וזה שלכם ויש בעלות של המדינה, שימו את זה באתר המשרד. למה צריך לסמוך על שולחנם של אחרים? אני שואל שאלה הגיונית. כבוד היושב-ראש, יש כאן בעיה ממושכת של היבטי זכויות היוצרים של התקנים שלא נפתרה במשך תקופה ארוכה ולכן הניסוחים האלה נעשו כשאנחנו בעצם קיבלנו אותם בנוסח התקנות. אתה יכול לומר לוועדה בוודאות שהתקן הזה שאתה מחייב עכשיו באישור הזה - אם לא, אני אסגור את הישיבה - חיכינו חודש,

נחכה עוד חודשיים כי אני לא יכול להשית דבר על הציבור כשאני לא מאפשר לו להשתמש בזה כמו שצריך, אני מכשיל אותו. כבוד היושב-ראש, אני רוצה להעיר שתי הערות.

הנוסח שנעשה שימוש בו בתיקון לתקנות הזה זה נוסח שנעשה בו שימוש גם במקרים קודמים וזה נוסח שהוא בעצם מאושר על ידי כל הגורמים אל מול הבעיה של זכויות היוצרים של התקנים. אתה יודע, אם כל מה שעשינו בעבר היה טוב, לא היינו מתכנסים כל יומיים-שלושה בוועדות הכנסת לתקן. אנחנו לרוב עוסקים בתיקונים והתאמות. השאלה היא

אני לא נכנס כרגע לדיון על זכויות יוצרים. המדינה חושבת שהיא צריכה להעמיד את זה לרשות הרבים כדי שהנהגים ישתמשו בזה ולא ייכשלו, אנא לא יודע, בדרך כלשהי או שתייצר את התקן או שתרכוש את הזכויות, תשים את זה לידיעת הציבור. אדוני היושב-ראש. אני מדבר עברית פשוטה. בסדר, אני רק אגיד כמה דברים חשובים. כל מה שאתה אומר הוא חשוב, תבין. לא, זאת בעיה של שנים. אני הייתי כמה פעמים פה בישיבות האלה והנושא הזה עלה. אדוני היושב-ראש, בישיבה הקודמת אמרת שיש לכם דיון עם מכון התקנים או איזשהו תקן, איזושהי חקיקה בנושא הזה, ברמה הכללית. אבל לא קשור לזה.

בהקשר לנושא - - - אני אזכיר לך מה אמרנו. אמרנו שאנחנו בדיונים אחרים מאמצים תקינה בין-לאומית כדי לדלג על הבירוקרטיה ולאשר עוד פעם ועוד בחינה ועוד בחינה, בנושאים אחרים, אבל פה אדרבה, התייחסנו לזה שזה מידע שיהיה זמין ושיפורסם. אני יכול להתחייב ולומר, אדוני היושב-ראש, שיש ספר דרך לאבטחת מטענים שהוא כולל בתוכו את עיקרי התקן. איפה הוא מפורסם? הוא מפורסם באתר האינטרנט גם שלנו, גם של הרלב"ד, ובכלל שאפשר להשתמש בו, יש פה גם ציורים,

אולי כשאני אפרוש אני אלך להיות נהג משאית. גם ציורים, גם תמונות, זה בעברית פשוטה וקלה שהנהגים יכולים להיעזר בה. אתה אומר במפורש שהספר הזה מפורסם באתר המשרד.

גם ברלב"ד וגם באתר משרד התחבורה, כן. אוקיי. התייחסויות נוספות של האורחים. רציתי עוד לתת מענה לשאלה שהיא שאלה לגבי הנהגים. אנחנו חושבים ורואים לנכון כן להטיל את זה גם על הנהגים מכיוון שהנהגים לא עובדים רק בחברה אחת. יכול להיות שבמהלך הזמן הם עוברים כל מיני חברות כאלה ואחרות ומעסיקים כאלה ואחרים, ולכן מן הראוי שנטיל את זה על הנהג ולא על מעסיק או חברה.

אפשר להטיל גם עליהם, אבל חייב שהנהג, האחריות שלו. בנושא בטיחות, ואני מבין לגבי שעות העבודה, האחריות היא משותפת.

ובמטענים? במטענים היא גם משותפת, רק יש פה אחריות משלח. יש אחריות משלח?

אתה יודע מה, אני בהול על ממוני. ב-1 בחודש אמור לקבל ב-9 בחודש, לא מאמין שנהג משאית מקבל ב-1 בחודש ב-9 בחודש, בדקה ה-99.9 הוא מקבל את המשכורת שלו, אחרי עבודה קשה. הוא לא רוצה להיות מובטל, הוא לא יריב עם בעל הבית שלו. יש אחריות משותפת? כן, בקטע הזה כן. נמצא פה גם גבי בן הרוש

אני חוזר לאורן ממכון התקנים. אני רוצה לדעת במפורש מה אתה הולך לעשות. קודם כול, תוך כדי שיחה כבר ביררתי את הנושא, ומה שנאמר, שברגע שהתקן יאוזכר בחקיקה הוא יופיע במנוע חיפוש של התקנים הישראליים באתר המכון ויהיה ניתן לצפות בו חינם אין כסף. חינם אין כסף זה ללא תשלום. תודה רבה לך, אדוני אורן. שלום לכולם.

כבוד היושב-ראש, על העבודה החשובה שמקדמת ועדת הכלכלה למען הבטיחות בדרכים של כולנו. אם לא היו בחירות אתה יודע עוד כמה דברים היינו עושים בחודשים האלה?

אני רוצה להתייחס ולהתחבר גם לנקודה שעלתה פה קודם בנושא דחיית המועדים והסדרת נושא ההכשרות הפרונטליות. כמובן שזה צעד מאוד חשוב. אני מצרף לזה גם את הנושא של עדכון והתאמה לתקן 6395 לאבטחת מטענים, שכרגע נעשים בו דיונים נוספים במכון התקנים בעצם בשביל לענות על הדרישות של המשק הישראלי, של המובילים הישראליים. הדברים האלה לוקחים זמן ויש לנו את הזמן הזה כי באמת בעבודה מאוד יפה, כרגע המועדים מדברים על עוד שנה וחצי. הייתי רוצה לבקש שיירשם לפרוטוקול שנקיים דיון נוסף בעוד חצי שנה לראות שבאמת עניין ההכשרות הפרונטליות נכנס ועניין עדכון התקן בוצע כדי שלא ייווצר מצב שהחקיקה תחייב אותנו לעמוד בתאריך מסוים של הכשרות, אבל מבחינה מעשית אנחנו לא נוכל לבצע את זה בצורה מקצועית. כל מה שאני מבקש זה רק לפרוטוקול, אם נוכל לקיים בעוד חצי שנה דיון מעקב בנושא.

משרד התחבורה, שמעת? אני חושב שהוא מבקש בקשה הגונה. כן, אבל לא הבנתי מה זה תיקון התקן. אנחנו לא צריכים להגיע לפה עכשיו. על מה תיקון התקן? אנחנו בישיבה הקודמת הצגנו את עיקרי התקן, הצגנו שזה מאושר וכבר מעוגן במסגרת מכון התקנים, אז למה עכשיו לפתוח את התקן שוב? בוא אני אגלה לך. אתה יודע, יש לי הזדמנות פז לפרוק תסכולים. חוקקה הוועדה הזו, עבדה קשה, עמלה קשה

את חוק שטרום מי שלא יודע מה זה חוק שטרום,

אני אומר לכם,

ילך לגוגל אם לא נספיק - עיקרי הדברים זה הרפורמה לעידוד התחרות בבנקים. באחת ההחלטות שם צריכה להיות ועדת מעקב כזאת לא לערביי ישראל ועדת מעקב ליישום הרפורמה. אתה חושב שהוקמה? אתה חושב שעיקרי החוק מתקדמים בקצב הראוי? בנק ישראל מיישם את התכלית הראויה? אם אני יורד לסוף דעתו של אלעד, הוא רוצה לוודא שאכן בעוד חצי שנה העסק עובד. מה שאני אומר, אין לי בעיה שיהיה דיון וזה בהתאם להחלטה שלך,

אדוני היושב-ראש, אבל הקטע של התקן הישראלי - - - אתה רואה שאני לא קפצתי ואמרתי יהיה דיון, לא יהיה דיון לא יודע מי יהיה פה, מה יהיה פה. אתה תהית על הבקשה שלו, אז אני מסביר לך.

אני עוד אגיע לפני לוועדה לומר אם נעמוד או לא נעמוד בלוחות זמנים, אבל לגבי אחריות לתקן, זה לא אחריותי לעדכן תקן ישראלי כי זה בלוחות זמנים ואני לא יכול להבטיח שום דבר.

הוא פנה אלינו שאנחנו נתכנס לראות שכל העושים במלאכה עושים את עבודתם נאמנה. אמת או לא, אלעד?

אמת לאמיתה.

הערות נוספות? אם אין, אנחנו ניגש להצבעות. אם אני אוכל לומר עוד כמה דברים בבקשה. בואי ננסה לתת גם לאחרים כי שמעתי עוד אחד, ואם לא נחזור אלייך.

בבקשה, אדוני. מי רצה להתייחס ומאיפה? מוטי מעיין, אני בעיקרון מטעם ההתאחדות ואני רוצה להתייחס בהמשך למה שאמר אלעד.

לכדורגל?

התאחדות התעשיינים.

אדוני. אני רוצה להמשיך את מה שאלעד אמר וגם בקשר למה שאמר אבנר פלור. השינוי של התקן הוא לא בכדי. אנחנו דיברנו עם משרד התחבורה והשינוי של התקן הוא בעצם התאמה של התקן למה שמקובל בעולם בנושא של אבטחת מטענים ויש כאן היגיון מאוד גדול,

התקן כבר עבר ועדה של מכון התקנים וגם אושר ויצא להערות הציבור. אז הבקשה עוד חצי שנה לעשות בעצם רק דיון כשהתקן בעצם עבר את הרוויזיה זה לוודא שהוא באמת מותאם ואנחנו לא מדברים על תקן שהוא בעצם לא מתאים למה שקורה בעולם בנושא של אבטחת מטענים, אז זו הבקשה בסך הכול.

חושב שמיצינו את הנושא הזה. בבקשה, גברתי, ענבל. תודה, אדוני.

רציתי שוב פעם לענות על משהו שיכול להיות שלא הובן קודם. ברור לנו שעל הנהג גם חייבת להיות מוטלת אחריות מסוימת, אבל בפועל מה שאנחנו רואים או מה שהתקנות או התיקון שלהן מציע זה בעצם אפשרות נוספת שהעול ייפול רק על הכתפיים שלו כי המעסיק פה, אין פה איזושהי אמירה או איזושהי סנקציה למעסיק שלא וידא שהנהג שלו עבר את ההשתלמות הזו,

פעם שנייה, כששוטר יעצור את הנהג ויבדוק אם הוא עבר את ההשתלמות או לא עבר את ההשתלמות, ובמקרה שחס וחלילה הוא לא עבר אז הוא ייתן לו את הקנס של ה-750 שקלים, 6 נקודות, ובזה ייפתר הסיפור. אף אחד לא ילך לחקור את המעסיק. גברתי. את יודעת, כשהייתי מטריד את המורה שלי, הוא אמר לי: קראת את השאלה? קראת את התקנות, כולן? לא התיקון שאנחנו עושים עכשיו. חלק מהתקנות מדברות על - - - אז הנה, יענו לך. ענבל, אני רוצה לשאול אותך: על מי נטיל את האחריות על נהג חדש שרוצה לעבוד ואין לו מעסיק עדיין ורוצה לבצע את ההשתלמות?

יש כאלה אלפים בשנה שאנחנו מכשירים אותם, אנחנו מאשרים אותם בתוכנית הלימודים החדשה. על מי נטיל את זה?

הוא עובד עצמאי? הוא בעל החברה שלו?

הוא אוחז ברישיון והוא עובד מטעם מי? אבל לפני שהוא מתחיל לעבוד הוא רוצה לבצע את ההשתלמות, על מי נטיל את האחריות?

או שיש לי משאית או שאני בעל משאית. סליחה. זה יכול להיות חלק מההדרכות שהוא צריך לבצע במסגרת קבלת הרישיון אבל זה לא תנאי לרישיון, מה שכן מופיע כאן, וכשהוא כבר נכנס למקום עבודה אז ההשתלמות הזאת בין אם היא חד-פעמית או בין אם היא רב-פעמית או בין אם היא שנתית או כל עשר שנים מישהו צריך לקבל אחריות עליה וזה לא יכול להיות העובד שירוץ למעסיק שלו ויגיד לו: אני צריך שתעשה לי השתלמות, לא עשית לי אותה או כן עשית לי אותה, ובאותה נקודת זמן המעסיק שלו יגיד לו צא לדרך, סע בבקשה, תספק את הסחורה, כי זה מה שקורה בפועל. ענבל, יש אחריות משלח. בבקשה, תתייחס. כבוד היושב-ראש, אני רק רוצה לתקן אי דיוק שנפל בדברים של הגברת. אני אפנה לתקנה 4(ב) של תיקון התקנות שבעצם מחייב: "גורם שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית ידווח לרשות הרישוי על ביצוע השתלמות בידי חייב כאמור בתקנה משנה (א) ורשות הרישוי תציין את דבר ביצוע ההשתלמות ברישיונו". זה לגבי הדיווח. איפה אחריות משלח? כך שבעצם, מבחינת הטענות שנטענו לגבי האם ביצע השתלמות ויחקרו את זה וכו', הדבר יופיע ברישיונו של הנהג. זה לגבי מאגר המידע. - - - אדוני היושב-ראש. מותר לשאול שאלה? תראה לי איפה כתובה אחריות המשלח. אני אפנה אותך בבקשה לתקנה 2(2): אחרי תקנת משנה (א) יבוא: "(א1) לא יוביל אדם מטען ובעל הרכב או מי שהשליטה עליו לא יורה ולא ירשה להוביל מטען..." נחה דעתך, ענבל?

הדיבר הזה "לא ירשה" הוא זה שיעורר את קושי האכיפה. מה זאת אומרת הוא לא ירשה? בפועל הוא ירשה כי זה מה שעושים היום לגבי הרבה דברים אחרים.

אני אהיה לארג' בדיונים בדרך כלל אין לי את הלוקסוס הזה אני מבקש, נמצאים איתנו משטרת התנועה. כבוד היושב-ראש, אם אפשר הערה. אנחנו כרגע מנהלים דיון שלם בעצם על נוסח של תקנות שאושר כבר.

מותר לנו, אז מה.

אולי רק חשוב להבהיר - - תלמד ממני כמה אני נדיב,

- - שהדיון הוא למעשה אקדמי אבל אנחנו שומעים. אתה רוצה שאני אחזור בי? מה אתה רוצה, אני לא מבין. משטרת התנועה איתנו? שלום אדוני, מה שלומך? ברוך השם. מה שלומך, כבודו? יפה. שמעת את הדיון המלומד? בחלקו כן, אדוני. יש קושי באכיפה מהנוסח הזה של "לא יורה", באחריות משלח?

אין קושי באכיפה הזאת. תודה רבה.

מה עלתה לנו הנדיבות הזו, לקיים דיון, שתנוח דעתם של כולם. יש אחריות משלח. אני מקווה שלא יהיו תקלות. כשיש תקלות, המוטיבציה תהיה לא פחות על המשלח כמו שעל הנהג. לעיתים, הש"ג, יותר קל לתפוס אותו כי המשלח, יש לו סוללת עורכי דין, ריטיינרים. בנוסף, יש לו גם קצין בטיחות בדרך כלל. וקצין בטיחות. יש גם הרבה בעלי משאיות שהם לא חברה, לא עסק, והם עצמם גם הנהגים. תודה רבה לכולם. אנחנו מצביעים. מעלים להצבעה, אדוני. מעלים להצבעה,

את תיקון תקנה 4,

4, מה שהצגנו, את 183ג(א); את 6 ואת 7. יפה. ומי בעד? אחד אחד, לא כולם ביחד.

אושר פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. התיקונים לתקנה 4, 6 ו-7 אושרו. וכמובן הפתיח. זה אומנם תיקון טכני, אבל גם זה.

כפי שנאמר. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:40.